אנחנו ממשיכים בדיונים מרתוניים של ועדת הכלכלה, לנקות שולחן בחקיקה מוסכמת בין האופוזיציה והקואליציה, וגם לדון על סוגיות שהיו כאן בעבר. אנחנו מדברים על הצעת תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראות שעה),

לעניין פטור מאגרות רישוי מחדש של בעלי רישיונות ייצור. נעבור להקראה, להערות ולהצבעה. בבקשה. אני עו"ד יבינה בראונר מן המחלקה המשפטית ברשות התעופה האזרחית. שני אנשים שלנו ממתינים בזום, בני דוידור, מנהל אגף כשירות אווירית ועו"ד אבישי פדהצור. תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 "בתוקף סמכותי לפי סעיף 168(א)(4) ו-(ב) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן,

לפי הצעת רשות התעופה האזרחית, בהתאם לסעיף 197 לחוק, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 168(א)(4) לחוק ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: הוראת שעה על אף האמור בתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009, בתקופה שעד יום י"ז באלול התשפ"א (25 באוגוסט 2021), יראו כאילו אחרי תקנה 10 נאמר: "פטור מאגרה ברישוי מחדש 10א. על אף האמור בתקנה 10, בעל רישיון ייצור פטור מאגרה בעד בקשה לרישיון ייצור חדש שהגיש לפי תקנה 62(ג) לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון), התשע"ט-2019 (להלן, תיקון תקנות התיעוד), ובלבד שהבקשה נוגעת לאותו מוצר או פריט שלגביו החזיק ברישיון ייצור ולאותו ארגון ייצור ששימש אותו ערב תחילתו של תיקון תקנות התיעוד לגביו, למעט שינויים בארגון הייצור כאמור הנדרשים ליישום תיקון תקנות התיעוד. בתקנה זו, "ארגון ייצור",

"פריט" ו-"רישיון ייצור" כהגדרתם בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977, "רישיון ייצור חדש" כהגדרתו בתקנה 62(ד) לתיקון תקנות התיעוד."." אסביר ואולי חבריי יוכלו להשלים. ההסבר הוא כדלקמן: בשנת 2019 רשות התעופה האזרחית קידמה תיקון לתקנות התיעוד על מנת לחייב יצרנים, שזה למשל התעשייה האווירית הגדולה שמייצרת מטוסים ממש וגם עוד שלושה יצרנים כל הקבוצה של הציבור בעל העניין פה הוא ארבעה שחקנים שמייצרים מנועים למטוסים או פרופלורים או חלקי מטוסים, זה הציבור הרלוונטי. לחייב את היצרנים כאמור לקיים מערכת הבטחת איכות במפעלים שלהם. זה כנגזרת לתיקונים שנעשו במקביל ב-FAR האמריקאי. יש כאן ארבעה שחקנים רלוונטיים: התעשייה האווירית הגדולה, אורביט מערכות, אפסילור דלק ותעשיות גולן. כולם בתמונה ובירכו על התיקון, ראו אותו ויודעים עליו. התיקון של תקנות התיעוד נועד לייצר מנגנון של רישוי מחדש, בעקבות ההוראות של תיקון ה-FAR האמריקאי וכדי לייצר מערכת איכות טובה יותר. רת"א ביקשה לוודא שאותם ארבעה שחקנים עומדים בכך באופן מלא. בהקשר זה גם ביקשנו לתת להם פטור מאגרה באותו רישוי כפוי חדש. קידמנו את התיקון בשני הרכיבים שלו, גם המהותי בתקנות התיעוד, שעליו דובר פה והוראת השעה מפנה לסעיף 62(ג) בתקנות התיעוד, שהיא החלק המהותי שתוקן, וגם החלק שנלווה לו בתקנות האגרות. בשלב הזה פוזרה הכנסת והחלה תקופה של ממשלת מעבר. לא יכולנו לקדם את האגרות. הייתה דילמה והוחלט לפצל. כלומר התיקון המהותי בתקנות התיעוד התקדם, אושר ופורסם. לא נדרש לו אישור הכנסת כי הוא היה בהלימה לסעיף 166 לחוק הטיס, כלומר בהתאם לאמנת שיקגו; והאגרות התעכבו. התחיל בפועל תהליך רישוי מחדש בשטח דה פקטו לאותם ארבעה יצרנים. הוחלט בשל כך על דירוג סעיף התחילה בהוראת שעה, באופן שהאחרון שבהם יהיה 30 חודשים מיום התיקון בתקנות התיעוד. זה מביא אותנו לאוגוסט 2021. כלומר כל הדבר הזה הוא תיאורטי, הוא כבר עבר ונגמר. בשלב מסוים התכנסה שוב הכנסת, אפשר היה להגיש אגרות מחדש, ולכן גם הגשנו את הוראת השעה לאישור הוועדה. אנחנו מדברים על הורדת רגולציה. אני רוצה לציין שהיצרנים מברכים. אני רוצה לומר גם דבר חשוב, שמבחינתנו יש הרבה מאוד דין ודברים בין היצרנים הישראלים לאמריקאים, ולאמריקאים קל יותר לקבל כלי טיס וחלקים תעופתיים שתואמים את הדינים שלהם, את ה-FAR. לכן הדבר הזה הוא חשוב. נכון שמדובר על פניו בעניין תיאורטי אבל משפטית לא ניתן להכשיר פטור או הקלה מאגרה כי אין סמכות לאף אחד, גם לא לשרה או למנהל רת"א, ולכן אנחנו זקוקים להוראת השעה הזאת וזקוקים לאישור הוועדה. תודה רבה. יש הערות להקראה ולהסבר? אין הערות. אני מצביע. מי בעד אישור התקנות כפי שהוקראו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 1 הצעת תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראות שעה), התשפ"ב-2022 לעניין פטור מאגרות רישוי מחדש של בעלי רישיונות ייצור,

אין מתנגדים ואין נמנעים.